אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול של הכנסת.

סדר היום: התמודדות הרשויות עם תופעת הסחר הבלתי חוקי בתרופות מרשם. זה נושא שמלווה אותנו אנחנו עומדים לצאת לבחירות,

עוד מעט 4 שנים, מה

בלי טיפול נפשי אני לא הייתי ניצלת.

תודה שבאת ותודה ששיתפת אותנו. אם אני יכולה לשאול אותך משהו, איפה את היום?

אולי קצת בשונה מארצות הברית,

פי 50 יותר חזקים ממורפיום, פי 150 יותר חזקים ממורפיום.

יש לנו היום איזושהי הערכה בכמה מכורים לתרופות מרשם מדובר? במחקר האחרון שעשינו ב-2016 דובר על שימוש בתרופות מרשם שלא באישור, משהו כמו

זאת אומרת, היום נותנים לרופאים לטפל בחולים מ-0 עד אינסוף. בתחום הזה אין כל כך בקרה. קודם כל, מרשמי סמים. אנחנו כבר רצים אחרי משרד הבריאות 10 שנים שמרשמי סמים יהיו רק

שלא יהיה קל לשכפל אותם בלחיצת כפתור על מכונת שכפול וכלום לא קורה. מספרים לנו שזה בעבודה וזה

מידיי חודש-חודשיים פונים אליי ממשרד הבריאות שהם תפסו מרשמים שנראים להם מזויפים, והם

זה יכל להימנע מראש. אני דווקא רוצה לרכז את ההתייחסות שלי לנושא של קנטניל. אני חושב שזו אחת התרופות הנוראיות ביותר שמופיעות

זאת אומרת, במדבקה הראשונה הוא צריך להיכנס לתכנית גמילה. זו המסקנה היחידה שיש לי כשאני מנתח את ה - - - ואוקסיקוד? ואוקסיקונטין? פחות

ואז אני הולך לרופא הפרטי והוא נותן לי עוד. זה לא מחובר למכבי. אני

ברגע שיהיה

מאגר שאפשר לראות עם תעודת הזהות של אלי מרום את כל הקניות שהוא עשה של סמים,

אתה נמצא פה בתפקיד. לא משהו אישי נגדך, פשוט אנחנו רוצים להתקדם. בסיום הדיון לרגל התחלת תפקידך אתה תקבל משימה, ובדיון הבא נמשיך. אוקי,

זה מסביר בדיוק שזה גם על המטופל שמההתחלה שהוא מקבל הוא יידע.

יחד עם חטיבת הרפואה אנחנו סיימנו לכתוב את הנוהל עבור רופאים שהטמיעו את תרופות המרשם האופיאטיות. זה מלמד אותם גם כאשר עובר זמן מסוים עם מי הם צריכים להתייעץ, אם זה רוקח קליני מתוך הקופה, אם להפנות את